אני פותח את הישיבה, בוקר טוב לכולם. הנושא הוא הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית ישיבת מעקב אחר כל מיני דברים שנשארו פתוחים. הישיבה היא בעיקר להתייחסות נציגי הממשלה להצעות הוועדה ולתגובת חברי הכנסת. אז קודם כל בואו נתחיל בנושא התקציב, ישבתם על זה משרד התחבורה והאוצר? כן, אנחנו יושבים עם משרד התחבורה בדיוני התקציב, אפילו ברגעים אלה. ומה ההתקדמות? כי דובר על 700 מיליון שקל בערך, ואם אתם סוגרים את עניין התקציב, היינו רוצים להתחיל את הרפורמה מעכשיו ולא מאפריל או מאי, כשהתקציב יעבור. זו עלות של בערך 100 מיליון שקל, אבל זה בתוך ה-800-700 שכבר ישנם בוא ניתן בשורה לציבור, לפריפריה ולכל מי שצריך. תקציב משרד התחבורה הוא עצום, זה לא תקציב של משרד המדע, מאות מיליונים או מיליארד שקל. פה מדובר על תקציב אדיר, אפשר למצוא את הטכניקה. את דיון התקציב כמובן אנחנו מנהלים מול השרה והמשרד, ובסוף המשרד יחליט איך הוא מנהל את סל התקציב שיינתן לו לטובת הדבר הזה. זו לא תשובה. משרד התחבורה, מה עשיתם עד עכשיו? השרה החליטה לעשות דברים שקשורים לרפורמה ולתקן אותה, אבל צריך לדאוג לתקציב, זה לא רק לקבל החלטה במסיבת עיתונאים. כמו שנאמר פה, אנחנו בדיוני התקציב. כל עוד אין לנו תקציב לרפורמה, אנחנו לא יכולים להתחיל ליישם אותה. ככל שבתקציב נקבל את המימון המתאים, נתחיל בצעדי היישום. איפה המנכ"ל? למה הוא לא בא? מנכ"ל המשרד?

לא הבנתי שהוא התבקש להגיע. לא יודע, אתה לא נותן לי תשובה. מה השאלה? אני מבקש ביום שני ישיבה עם שרת התחבורה כאן, שהיא תבוא לפה, וגם שיבוא לפה שר האוצר, או המנכ"לים של המשרדים. קודם כל תצהירו שהתקציב קיים על חשבון מה שלא יהיה, ותתנו את הבשורה שאתם צריכים לתת לציבור. אז פחות שביל או משהו כזה, זה הכול, אני לא מבין מה הבעיה. היום בשבע אני פוגש את שר האוצר ואני אדבר אתו על זה, אבל זה לא הולך בצורה כזאת, אני מאוד מצטער. מה, רק מסיבות עיתונאים? זהו ונגמר הסיפור?

ככה הממשלה מתפקדת? אתם צריכים להצהיר שהרפורמה מתחילה מעכשיו והתקציב יימצא בדיוני התקציב, ככה אתם צריכים להגיד, על חשבון מה שלא יהיה, לא מעניין אותי על חשבון מה. נציג האוצר, ה-700 מיליון האלה יכולים לבוא נגיד על חשבון תקציב פיתוח? או על חשבון מה זה צריך לבוא?

יש חלוקה בתקציב משרד התחבורה בין תקציב התחבורה הציבורית לבין תקציב הפיתוח, כמו שקראת לזה. אבל יש תנועות, אתה יכול להניע? יש הבדל משמעותי בין התקציבים. בסדר, אבל זאת החלטה. זה יכול לנוע פה מסעיף לסעיף? כמובן בסוף משרד התחבורה מחליט. הרי תהיה תוספת תקציב למשרד התחבורה, נכון? כל שנה יש. ככל הנראה באמת תהיה תוספת תקציב. אז בתוספת הזאת תדאגו, אני לא מבין מה הבעיה פה. אני צריך או שהמנכ"לים יבואו אחרי שהם דיברו עם השרים, או שהשרים יבואו לישיבה הזאת. אתם באים ואתם לא מוסמכים לקבל שום החלטה,

באתם אחרי שבועיים כדי להגיד לי שאתם בדיונים? במשא ומתן על תקציב המדינה? תגידו לי, זה רציני? השרה מכנסת מסיבת עיתונאים ומשרד האוצר מוציא הודעה ישר שזה לא חלק מהתקציב? טוב, יום שני הבא 20 דקות, בוא נראה את השרים,

הם לא יכולים לבוא לכנסת? שיבואו קצת לכנסת, לא קרה שום דבר. אמנם שניהם בנורבגי, אבל הם יכולים לבוא. עד אז תסגרו את הבעיה. תודיעו הודעה שהתקציב יהיה על חשבון מה שלא יהיה, זה בכלל לא משנה, ותתחילו להפעיל את הרפורמה, כדי שהציבור בפריפריה הזקנים, המבוגרים יקבל בשורה. אני לא מבין

אתם לא רוצים שההורים שלכם ייסעו בחינם באוטובוס וברכבת? אני באמת שואל אתכם, בני כמה ההורים שלכם? אימא שלי בת 69. נו, אז היא כבר יכולה לנסוע בחינם. אבא שלי כבר בן 75. אז מה אתם רוצים, אתם לא דואגים להורים שלכם? באמת, ברצינות. הוא במקרה ברפורמה. אתם לא צריכים לדאוג להורים שייסעו בחינם? בתור מה אתם יושבים פה? אתם לא הנציגים שלהם באיזשהו שלב? אופן התייחסות ליישוב הוא בדירוג סוציו יותר נמוך בתוך מועצה אזורית שהיא בדירוג גבוה. מישהו חשב על זה? אין לנו איך לבדוק את זה. כשאנחנו נותנים פרופיל לנושא, אנחנו צריכים תימוכין שהפרופיל אכן מדויק. כשאנחנו מתייחסים לישוב, אנחנו יודעים לבדוק את זה לפי תעודת זהות - - אמרנו, הבנו שזאת בעיה. לעניין שכונה בתוך יישוב לאדם במעמד סוציו-אקונומי נמוך, יש לנו פרופיל ביטוח לאומי, זאת אומרת: שאם הוא זכאי להבטחת הכנסה, הוא מקבל 50% הנחה מעצם זה, ולכן זה מכסה. אתה אומר שזה פתרון.

בסדר, נראה לי סביר. מי שיש לו דירוג סוציו-אקונומי מביטוח לאומי, אבל שם אלה רק מקרים קיצוניים, זה לא כל אחד. לא, זה מי שזכאי להבטחת הכנסה. הבנתי, אבל אם כל המושב הוא 80% בעייתי, לא במובן של הבטחת הכנסה, אבל כולם פחות משכר מינימום, הם לא זכאים להבטחת הכנסה, מה קורה עם זה? בהינתן הרפורמה כרגע, אם הישוב מוגדר במעמד סוציו-אקונומי בין 1 ל-5, הוא בתוך הרפורמה. זאת בדיוק הבעיה, שרוב המועצות האזוריות אין להן בעיה, הן בדירוג גבוה בדרך כלל, המועצות האזוריות, אז המושב הספציפי הזה נגיד בדירוג עד 5, אבל המועצה לא, זה כל העניין, אתה מבין? נזכרתי עכשיו שעל זה אנחנו מדברים. אתה אומר שאי אפשר לעזור, רק למי שיש הבטחת הכנסה.

אני גם אגיד שיש פרופיל פריפריה, והרבה מהמועצות האזוריות נכנסות בתוך הדירוג של 5-1 בפריפריה. ואז מה הם מקבלים? 50%. גם?

טוב, נסתפק בזה, העיקר תמצאו תקציב. מה עם תושבי אילת ושדה התעופה רמון? אנחנו רוצים לעשות סקר כדי להבין על כמה אנשים מדובר.

כרגע בהינתן הרפורמה כרגע כשאנחנו מדברים על פרופיל פריפריה, מתקבלת הנחה של 50% על התעריף, תעריף מוזל מאוד. אז אתם עדיין בודקים את זה?

מתי תהיה לנו תשובה? אני אבדוק ואעדכן. תעדכן את מנהלת הוועדה. לגבי הנכים, שיתאפשר לנכים בכיסא גלגלים לנסוע בחינם ברכבת אני מדבר לא על כל נכה עם תעודת נכה,

בהיעדר חלופה עירונית אחרת, כי האוטובוסים הבין-עירוניים לא מונגשים. ברפורמה הנוכחית אנחנו מרחיבים את ההנחה לנכים גם על החופשי חודשי של 50%, זאת אומרת שהמחיר הוא מחיר מוזל. אדם על כיסא גלגלים שלא יכול לנסוע באוטובוס, תן לו נסיעה בחינם, ואז הוא ייסע לפחות ברכבת, לפחות זה. יש לנו גם תכנית להנגשת אוטובוסים בין-עירוניים, זה משהו שאנחנו כבר עובדים עליו.

אז תנו להם עד אז. השרה קיבלה המון החלטות, שתקבל החלטה לעניין נכים בכיסא גלגלים,

מה העלות של זה?

זאת גם לא עלות גבוהה, אבל זה נותן מסר ציבורי וחברתי לנכים, זה הכול. אני מציע שאת זה תקבלו, בסדר? יש לכם עד יום שני אותו דבר. לגבי אילת, אתם בבדיקה כלכלית. לגבי הדירוג, קיבלתי את הטענה שלכם. אני רק מעדכן את חברי הכנסת, שבאילת הם עושים בדיקה כלכלית, כמה זה שווה. אני מחכה להם, כי יש לאלה שבאים מרמון גם 50% הנחה, בלי קשר,

לגבי נכים, אנחנו מבקשים פטור מתשלום רק לאלה שאין להם חלופה אם יש אפשרות לעלות לאוטובוס, אין בעיה,

תנו למי שיש לו כיסא גלגלים בלבד. אני רק אגיד שבסופו של דבר כשאנחנו נותנים את הפרופילים, כמו שאמרתי קודם, אנחנו צריכים לעשות את זה כנגד איזושהי יכולת שיש לבדוק את זה.

אתה רואה אדם על כיסא גלגלים.

אדם יבוא עם כיסא גלגלים כדי לא לשלם כרטיס באוטובוס? מה הבעיה?

אבל גם לפי מה שאתה אומר אם יש חלופה לא נוכל, אז אני צריך לוודא.

תבדקו גם את זה, אבל אני חושב שאתם צריכים ללכת על זה. רכב - - - לא, אם יש אוטובוס מונגש, אין בעיה. נכון שקשה לבדוק את זה. קודם נעשה בדיקה אחרת, עזבו את החלופה. אולי זה לא סכום גדול מי יודע מה, אז תתנו את האופציה הזאת. בינתיים, עד שתגמרו את ההנגשה הכללית, אם יש הנגשה כללית,

אני לא מאמין שזה יהיה תוך כמה חודשים. אני אעשה עבורך את העבודה, אתה לא צריך לדבר, אני חושב שבמקרה הזה זה לא ייקח מספר חודשים, אנחנו מכירים את ההתנהלות בדברים האלה, זה לוקח זמן וגם תהיה בעיית תקציב, הנגשה גם עולה כסף,

הנה, אתה רואה? מחייך, מבסוט. מדובר רק בפיילוט, אדוני. ביקשתי שידאגו לתקציב הזה במסגרת היחסים בין האוצר לא דאגו, אז אני מבקש שהשרים או המנכ"לים יבואו לפה ביום שני עם תשובה מדויקת, כי אין שום בעיה להצהיר שזה חלק מהתקציב. יסדרו את העניין הזה ויתחילו לפעול, ואחר כך שיסתדרו במסגרת דיוני התקציב, כי הדבר הזה הוא בשורה לציבור. הגיע הזמן שלא רק יכנסו מסיבות עיתונאים. גם על החשמל כינסו מסיבת עיתונאים, אז מה זה עזר לנו? עכשיו הכלכלנים הודיעו שזה גרם לעליית האינפלציה, שבגללה הוא העלה את הריבית,

האי-עמידה בהתחייבות על החשמל. אתם מבינים מה קורה? מבטיחים משהו, שיקיימו. אז או שיש מלחמה ביוקר המחיה, או שאין מלחמה ביוקר המחיה, ואחר כך אומרים שאנחנו אומרים משהו לנגיד. אנחנו לא אומרים לו שום דבר, אני רק אמרתי שהנגיד, בהחלטה שלו שהוא סוברני להחליט, שיתחשב גם בנושא של המשכנתאות ועליית המחיר של המשכנתאות. יכול גם לקבוע 0.3% ולא 0.5% עכשיו ולראות איך האינפלציה מתפתחת. אף אחד לא פוגע בעצמאות הנגיד, רק מבקשים ממנו ומותר לבקש ממנו, הוא לא אלוהים שבשיקולים שלו שהוא מכניס, שייקח גם בחשבון את הנושאים האלה והאלה. הוא יכול להגיד שהוא לא רוצה לקחת, זאת זכותו, אבל זכותנו גם לבקש. לא ידעתי שלבקש זאת פגיעה בעצמאות הנגיד. זה יחסית משהו חדש העצמאות הזאת. היא לא היתה קיימת המון שנים, אבל זה לא אומר שהפוליטיקאים החליטו, היתה ועדת נגידים. היום זה אוטונומי שלו בלבד. העיקר שראש הממשלה מוציא הודעה, אתה מבין? שהוא דאג לעצמאות הנגיד, מה זה רלוונטי? אדם שלקח משכנתא של 6,000, משלם 7,400. בסדר, יש מלחמות אחרות, מקובל, אבל תתחשב בזה כשאתה מעלה את אחוזי הריבית. המלחמה באינפלציה יכולה להיות בשלבים כאלה ואחרים, אז אסור לבקש ממנו בגלל עצמאות הנגיד, את זה לא ידעתי שאנחנו לא יכולים לבקש. מכל אחד אפשר לבקש, הוא יכול לא להסכים, אבל אפשר לבקש ממנו. תודה, הישיבה הסתיימה. רגע, אני מארגון נכי צה"ל. אנחנו לא קיימנו ישיבה כדי להתחיל דיונים, אמרתי רק עם האוצר ועם התחבורה. המנהלת אומרת שחייבים להזמין, בסדר. ביום שני הם יהיו פה? אני רוצה לראות שלא. תודיעו שאו המנכ"לים או השרים, אחרת אנחנו נכנס מסיבת עיתונאים על העניין הזה, אנחנו נכנס הפעם. דוד, אני יודע שביום שני השרה באילת, היא לא תהיה בכנסת בכלל. בסדר, יום רביעי הבא. אין בעיה שתהיה באילת, היא מכנסת שם מסיבת עיתונאים? היא באילת בשלישי-רביעי. אז ניפגש בשני. היא טסה לאילת או נוסעת? היא טסה, אז מה הבעיה? שתדחה קצת את הטיסה. היא שרת התחבורה, היא יכולה לדאוג למטוס מיוחד לעניין הזה. היא לא חייבת, אם בא המנכ"ל, אין בעיה. אולי למנכ"ל לא נוח לבוא לוועדת הכלכלה. קודם כל, כל היוזמות להנחות הן ברוכות מאוד. לגבי כל ההנחות בתחבורה ציבורית, אני מבקש גם להחיל אותן על נכי צה"ל, כי שמתי לב בחלק מהפרסומים - - - נכי צה"ל גם זכאים להן. שמתי לב שכתוב בחלק מהמקרים רק נכי ביטוח לאומי. כל הנכים, בדרך כלל לא פוגעים בנכי צה"ל. אם יש נכים, נכי צה"ל בפנים, תמיד זה היה ככה. ההפך, יש מקרים שנכי צה"ל בפנים והנכים הרגילים לא בפנים, אבל נכי צה"ל תמיד בפנים. לחלק מהנכים יש מלווים, כמו נכה עם כיסא גלגלים, צריך גם לקחת בחשבון שהמלווים של נכים זכאים ל-50% הנחה. מהמלווים בכלל גובים משהו? איפה היית עד עכשיו? למה לא באת לדיון הקודם והיית אומר לנו את זה? זה דבר שצריך לבדוק אותו. בוא נעשה את זה בשלבים, כרגע עוד לא קיבלנו תשובה אם מגיע פטור לנכה בכיסא גלגלים או לא מגיע לו פטור, ואנחנו רוצים פטור. עזוב כרגע את המלווה, נתקדם שקודם כל ייתנו תשובה חיובית על הנכה עצמו, על זה אפילו אין תשובה. אבל דוד, אני חושב שזה חשוב שגם אם - - - הבנתי, שתיבדק גם המשמעות הכלכלית של הנושא הזה, אבל קודם כל חשוב לי שהנכה עצמו יקבל פטור. לנכה בכיסא גלגלים גם אין כסף לקנות רכב כמו שצריך. אתם בעצמכם עושים הנחה לנכה במכס, אז יש היגיון שמי שאין לו רכב, שלא משתמש בהנחה במכס, יקבל פטור בנסיעה, מה קרה? זה נשמע לי הכי הגיוני שאפשר, כי אם יש לו רכב, הוא לא צריך לנסוע באוטובוס, זה לא יחול עליו. אם הוא לא משתמש בהנחה שלו למכס, תנו לו אפשרות לנסוע בחינם, רק למי שבכיסא גלגלים, שזה הנכה הכי קשה, חוץ מצמח שזו נכות אחרת. בישיבה הקודמת אני ביקשתי פירוט של חלקי רפורמה. הרפורמה נאמדת ב-740 מיליון שקל, נכון? מדובר שם על ותיקים, צעירים ופריפריה.

וזו הבשורה בסוף. ביקשתי לקבל אומדן של - - - יש גם משולב, אתה רוצה לפי פירוט? כן, לפי פירוט.

אם הם נותנים את הכול. אני רוצה לבדוק את זה.

ואם אתה מדבר על שילוב, עשו הנחה רק מעל 75 קילומטר, מתחת לזה לא נגעו בזה, בכרטיסים המשולבים של האוטובוס והרכבת, למה לא נגעו במרחקים היותר קטנים? הטענה היתה שהכרטיס המשולב של הרכבת הוא יקר, הכרטיס היקר ביותר שעלה 610 שקלים, ולכן שם נעשתה הנחה ל-500 ש"ח. שאר הכרטיסים מוזלים, והם גם יותר זולים ממה שהיה לפני וגם כמובן שההנחות חלות על כל המחירים האלה.

במסיבת העיתונאים נאמר שגם אזור דרום תל אביב יקבל הנחה. אני ניסיתי לראות ברפורמה בפנים, איך בכלל אפשר לבודד שכונה ובמקביל אם אפשר לבודד יישוב.

רק מי שהוא בדירוג סוציו-אקונומי נמוך במובן של הביטוח הלאומי יקבל הנחה, לא משנה איפה הוא גר. אם אדם גר בשכונת התקווה והוא משכיר שמונה דירות לעובדים זרים, לא מגיעה לו הנחה. ההנחה היא ספציפית, לא פר שכונה.

יש ערים שכן, אם העיר כולה, תל אביב היא בדירוג סוציו-אקונומי גבוה, אז זה לא חל. גם בראשון לציון יש שכונה כזאת, שרובה עולי אתיופיה, אז שכונה כרגע לא. קודם כל בוא נתקדם עם הרפורמה ככה ואחר כך נראה מה יהיה. כרגע זה עולה 700 מיליון וכרגע אין להם תקציב לזה לא שאין תקציב, יש תקציב, אבל מתווכחים מאיפה ייקחו. אדוני, אני יכולה בבקשה להוסיף נקודה? אני נציגת מועצת התלמידים והנוער הארצית, יולי כלפון. אני אשמח להוסיף כמה נקודות, שהנוער הוא המשתמש העיקרי. אנחנו לא משתמשים דיון חדש. לא, נקודה. אז נקודה אחת. בקשה לגבי התקציב, אם יש אפשרות לבצע התאמת שעות ותדירות האוטובוסים גם בשעות הלימודים וגם אחרי. גם עם כל ההנחה שיש לנוער של 50%, הרבה פעמים יש נוער שמגיע במצב סוציו-אקונומי יותר קשה ונמוך, גם לו צריך לדאוג. לא הבנתי, דיברת על התדירות, מה זה שייך לנוער? אני אקח דוגמה. הנוער זה נושא גדול מאוד, זאת נקודה אחת שמתחלקת לשניים. לגבי תדירות האוטובוסים, נוער חוזר מבתי ספר ואז יש עומסים כבדים. בעומסים אין אפשרות להיכנס לאוטובוס.

אבל הוא לא יכול לענות על זה, כי הוא מהיחידה הכלכלית.

בנושא התדירות צריכים יותר תקציבים כדי להוציא אוטובוסים בתדירות יותר גבוהה בשעות סיום הלימודים, כשרוב הנוער מסיים ללמוד. בסופו של דבר, אני נסעתי הרבה פעמים באוטובוסים כשלא היתה אפשרות לנשום. אתה יודע במשרד התחבורה, שהמצב לא השתנה. גם כשאני הייתי צעיר, אלה בדיוק אותן טענות בשנת 1975-1974, כשהיינו הולכים לתיכון.

לא היתה תדירות, בגלל זה היינו מאחרים לבית הספר בבוקר ואחר כך חוזרים מאוחר בערב וכל האוטובוסים היו מלאים. מה, לא שיניתם שום דבר בעניין הזה? אנחנו כל שנה מוסיפים תוספות שירות בסכומים מאוד משמעותיים. זה לוקח זמן להיות מיושם, אבל השירות היום יותר טוב ממה שהיה. לא יודע, אותן בעיות, אותן טענות. איפה את גרה? אני אמנם גרה יחסית במרכז.

אני גרה בפתח תקווה, אבל מתחנכת בפנימיית הכפר הירוק. חברי יונתן מאזור יוקנעם. אני גר ביוקנעם. הגעתם לפה באוטובוס? הגענו לפה בתחבורה ציבורית. כדי להגיע לפה בתשע, הייתי צריך לצאת בחמש בבוקר. ולכם יש הנחה? יש הנחה. יש היום, כבר יש לכם אז אין בעיה, לא צריך לתקן - - - בסופו של דבר התחבורה הציבורית זה נושא קטן, שנוער סובל מצרה כללית שנקראת יוקר המחיה. התחבורה הציבורית היא חלק מאוד קטן מזה. כל הציבור, כל הציבור.

אבל כנוער אין לנו אפשרות לעבוד, כי אנחנו צריכים להתמקד בלימודים. אנחנו נטפל במכולת, כי ברוב בתי הספר יש מכולת ליד, ואז הארטיק יקר. אנחנו מטפלים בזה שזה יעלה לכם פחות, אל תדאגי. בסוף המכולות ייקחו פחות כסף. אם תקנו כשזה יקר, אין מה לעשות נגד זה.

זה עוד נושא קטן. אין אפשרות להתייחס לסטודנטים כקבוצה, רוב הציבור היום סטודנט, את רוצה שייתנו לכל הציבור הנחה? בגדול, יש התייחסות עד שכבת גיל, אנחנו מדברים על סטודנטים שהשתחררו מהצבא והם צעירים. אנחנו לא מדברים על כלל הסטודנטים, אין לנו אפשרות לתת לכולם הנחות. השאלה היא למה, כי באמת מדובר באוכלוסייה שתלויה בזה.

לפי גיל. אם אתה סטודנט אבל אתה בגיל 24, זה מתייחס אליך. אם אתה בגיל 60, זה לא מתייחס אליך. עד איזה גיל? 26 אני חושב.

אבל הוא לא מזכה ב-50%, הוא מזכה ב-33%. בתיקון החדש זה 26. וגם בלי הערך צבור זה לא כזה - - - לא, אנחנו לא יכולים להתייחס לסטודנטים כאל קבוצה. חשוב להגיד שיש פרופיל סטודנט, זאת אומרת יש הנחות לסטודנטים כסטודנטים. הקבוצה הזאת מקבלת 33% בחופשי חודשי. כן, אבל לא יותר מזה, הם רוצים יותר. מה שכבר יש ברפורמה הקודמת, אין שום בעיה. חשוב שהציבור יידע שסטודנט יכול לקנות חופשי שנתי, שזה חוזה שיש רק לסטודנטים לסמסטר או לשנת לימודים, ואז זה גם 50%. עכשיו בתיקון האחרון שעשיתם, זה עד גיל 26,

כן, זה בלי קשר. בלי קשר, אז מי שסטודנט עד גיל 26 מקבל הנחה נוספת.

אבל אי אפשר לתת לכל הסטודנטים במדינה.

אבל הוא אומר משהו מאוד חשוב, שאם אתה קונה כרטיס שנתי לפי סמסטר, אתה כן מגיע ל-50%. כרגע זה גם תלוי במרחק שאתה נוסע בו, זאת אומרת: אם אתה נוסע מהמרכז לפריפריה למשל, אתה משלם המון, והרבה מאוד סטודנטים לומדים במרכז, כאשר המשפחות שלהם חיות בצפון ובדרום, ואז זה גם מאוד מקשה עליהם לחזור הביתה, הם צריכים לשלם הרבה יותר כסף כשהם צריכים לחזור הביתה להורים. אבל עדיין הוא יכול לקנות חוזה סמסטריאלי ולקבל 50% מהמחיר של החודשי חופשי. לא, הטענה שלכם לא מתקבלת בעניין הזה, אין מה

קודם כל זה מבורך, ולכן צריך לשים לב רק לדבר אחד, יש חמישה מיליון עובדים במדינת ישראל והמעסיקים מחויבים בצווי הרחבה בהשתתפות בדמי הנסיעה של אותם עובדים. היות ולמעשה הרפורמה כל כך יורדת לרזולוציות בנקודות קצה, למעשה יש קושי אדיר להצמיד לכל אדם את ההחזר שלו, מה שהיום בצו ההרחבה הוא מאוד מאוד פשוט. גם הרפורמה הקיימת שנכנסה בתחילת השנה, בנויה במדרגות מאוד מאוד מובנות, זאת אומרת: שאפשר לעשות את זה קל ופשוט. עכשיו זה יותר קשה? כרגע זה מסובך מאוד, אז מה אתה רוצה שאנחנו נעשה? שבו עם האוצר ותקנו את צווי ההרחבה.

אבל חשוב להבין שאם אתם עושים את זה בצורת של מדרג או תקרא לזה בצורה של תבניות, צריך לחשוב גם איך הדבר הזה מתלבש בצורה הרבה יותר פשוטה ולא פרטנית. אם אדם צריך את זה מבחינה סוציו-אקונומית,

אבל אתם צריכים לשבת עובד-עובד ולראות מה ההנחה, כנראה שאי אפשר יהיה לעשות את זה באופן כללי עד הסוף. אבל אם המעביד רוצה לחסוך, הוא ישב עם העובד, יראה כמה זה עולה לו ולפי זה יחייב אותו. אני גם יותר פוחד מהקטע של הרגשת העובד, שהוא צריך לבוא ולהסביר בדיוק באיזה מצב הוא נמצא בדברים הקטנים של מה שהוא מבקש. אני מאמין שרוב המעבידים יודעים מה מצב העובד מבחינה סוציו-אקונומית. בוא נגיד שכל עובד שמרוויח שכר מינימום, מצבו הסוציו-אקונומי לא טוב. קודם כל נתחיל מזה, אלא אם כן יש לו ירושות שהוא קיבל. כל מי שמרוויח שכר מינימום, לא יכול לגמור את החודש, אז זה לא סיפור כזה גדול. סיימתי, תודה רבה לכם. יום שני הבא, אם אתם יכולים לסיים את זה עד אז, צאו בהצהרה שיש תקציב וזה ייסגר במסגרת שלכם, אני לא מבין מה הבעיה. תקציב משרד התחבורה, כמה הוא? 50 ומשהו מיליארד? כ-34 מיליארד שקלים. לא, בלי הפיתוח. בלי הפיתוח, נכון? אז תשנו קצת מהפיתוח ותעבירו לנושא הזה. אפשר לחשוב שאתם מפתחים תוך יום אחד את כל הכבישים. הישיבה ננעלה בשעה 09:35.